חברי הכנסת, היום כ"ו באייר התשע"ז, 22 במאי 2017. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לביטול פקודת העיתונות, התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת הכלכלה, הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 10), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 9) (מתן דרכון לעולה), התשע"ז 2017, של חברי הכנסת עודד פורר ויוליה מלינובסקי, הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 35) (מתן הודעה בדבר הכוונה להגיש תביעה נגד צד שלישי כתנאי להגשתה), התשע"ז 2017, של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני, הצעת חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מס' 2) (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ז 2017, של חברות הכנסת זהבה גלאון, מירב בן ארי ושלי יחימוביץ. לדיון מוקדם: החל מהצעת חוק פ/4241/20 וכלה בהצעת חוק פ/4260/20, הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, העברת מידע ומסירת מסמכים הקשורים להסכם הלוואה לדיור), התשע"ז 2017, מאת חבר הכנסת מיקי לוי,

(תיקון, ביטול החוק), התשע"ז 2017, מאת חברת הכנסת תמר זנדברג, הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון, איסור על פעילות פוגענית), התשע"ז 2017, מאת חברי הכנסת עודד פורר, חמד עמאר, רוברט אילטוב, יוליה מלינובסקי, ענת ברקו ויעקב מרגי, הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון, חופשה ביום שבו מתקיימות בחירות מקדימות במפלגה שבה חבר העובד),

אדוני יושב-ראש הכנסת, תודה רבה.

אני מברך את הנשיא דונלד טראמפ על הגעתו לארץ, על החברות שלו לישראל, לעם היהודי, לרעיון הציוני. אני חושב שהנשיא טראמפ מעביר בביקור הזה מסר מאוד מאוד חשוב למדינת ישראל, וכדאי שקברניטי המדינה יקשיבו פעם אחת, אם לא לאופוזיציה בישראל, לפחות לידידתה הגדולה ארצות הברית. הוא אומר לישראל: ישראל, אני אוהב אתכם, אני מחויב לכם ולעתידכם, ובדיוק בשל כך אתם צריכים להבין שאתם חיים באזור,

אתם לא לבד פה. אני מגיע לכאן מהסעודים, שהם ציר מרכזי במזרח התיכון, ואולי הציר שאנחנו חייבים להשתמש בו כדי שיהיה יום אחד שלום בינינו לבין הפלסטינים והיפרדות מהם לשתי מדינות. אני קורא לראש ממשלת ישראל נתניהו: אם ידידך הטוב, ידידנו הטוב,

מבין שעתיד הציונות ועתידה של ישראל היא בגירושים מהפלסטינים ולא בחתונה קתולית אתם, אולי גם אתה וחבריך בימין תפסיקו את התבוסתנות המדינית שלכם ותבינו את זה גם אתם. כנס פסגה אזורית עכשיו, שתף פעולה עם האמריקאים ועם הסעודים והבא שלום לארצך.

תודה לחבר הכנסת יחיאל חיליק בר. חבר הכנסת רועי פולקמן, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יוסי יונה. תודה אדוני היושב-ראש. אני, ברשותך, אעשה את זה בקצרה בדקה באנגלית. (נושא דברים בשפה אנגלית, להלן תרגומם: אני רוצה לברך את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זה כבוד גדול לארח אותך כאן בישראל, ואני רוצה לדבר על סמליות ועל עשייה. אנחנו ארץ של אנשי מעשה, אבל לא יכולנו להתחמק מהסמליות של הביקור שלך באזור: התחלת בערב הסעודית, ואחר כך הגעת לישראל, לראשונה במסגרת נסיעה בין-לאומית שלך. אנחנו רואים את הסמליות בביקור הזה, ואנחנו רוצים יותר מסמלים בביקור שלך: אנחנו רוצים שתביא כלים מעשיים למשא ומתן בינינו לבין הפלסטינים, אנחנו רוצים שתדגיש את החיבור החזק בין ארצות הברית לישראל, ואנחנו רוצים שתדגיש את התקווה באזור. אני בא ממפלגת מרכז-ימין, מפלגה של אנשי מעשה, אבל

תודה לחבר הכנסת פולקמן. I'm just saying,

אני בכל זאת מזכיר לחברי הכנסת שאנחנו כולנו שמחים בבואו של האורח החשוב, אבל עדיין השפה במליאה היא או עברית או ערבית, עניתי לפולקמן, כדי שיבין אותי. ואנחנו נשאיר את שאר השפות להזדמנויות אחרות,

אפשר תמיד לחלק את ירושלים, בבקשה, חבר הכנסת יוסי יונה. אנא, יהודי, דבר עברית, כפי שאמר אליעזר בן יהודה. הפעם בעברית. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנצל את הבימה הזאת כדי לפנות אל ראש הממשלה נתניהו, אל חברי הכנסת של הליכוד, של מפלגת כולנו, של תנועת ש"ס ושל יהדות התורה, אל ישראל ביתנו, בבקשה נרגשת: נקרית בדרכנו הזדמנות היסטורית נוספת. אפשר שביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במזרח התיכון, ובכלל זאת בארצנו, נושא בחובו בשורה. אפשר שהנשיא האמריקני נחוש לקדם יוזמת שלום מדינית אזורית שתביא ליישוב הסכסוך המדמם, לא רק בינינו ובין שכנינו הפלסטינים אלא גם עם רבות ממדינות ערב. אני פונה אל ראש הממשלה ואל חברי הכנסת של סיעות הקואליציה ומפציר בכם לתת הזדמנות אמת ליוזמה הזאת. אל תיתנו לימין הקיצוני בכנסת להכתיב את דרככם, אל תיתנו לחזונות משיחיים לאומניים לסכן את עתידנו. נכון, הסדר מדיני המבוסס על שתי מדינות לשני עמים מחייב תשלום כואב, נסיגה מחבלי מולדת היסטוריים, אבל תשלום זה הכרחי לשם שמירה על אחדותה של החברה שלנו ועל עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

המחנה הציוני, ואני בטוח שגם יתר סיעות האופוזיציה, נעניק לראש הממשלה נתניהו ולממשלת ישראל כל תמיכה הדרושה לקידום יוזמה מדינית מסוג זה. אני קורא לחברי מספסלי האופוזיציה להעניק לראש הממשלה נתניהו, היה והוא נחוש לעלות על דרך המשא והמתן המדיני, גם רשת ביטחון להתקדם בדרך הזאת, בלי שחרב פירוק הממשלה ואובדן השלטון תונף מעל לראשו. כינונו של הסדר מדיני הוא אינטרס לאומי חיוני, והוא חורג ומתעלה מעל לכל שיקול פוליטי ומפלגתי צר.

תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת עודד פורר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשבוע שעבר התכנסה הוועדה לבחירת קאדים מד'הב של העדה הדרוזית. היו עשרה מועמדים

עשרה המתאימים להיות קאדי מד'הב, אחרי שחוקקתי בכנסת השמונה-עשרה חוק שהעמיד סטנדרטים קבועים יותר לקאדי מד'הב, לכשרות קאדי מד'הב, ומעשרת הנבחרים היינו חייבים לבחור כמה אנשים. בערכאה הראשונה בחרנו שני שיח'ים שהיו המתאימים ביותר בעיני: השיח' אחסאן אל-חלבי והשיח' נאזם סרחאן, לערכאת הערעורים בחרנו את השיח' עמאד אבו ריש והשיח' מעדי ענתיר. אני רוצה קודם כול לברך אותם על בחירתם, ואני מאמין שהם יובילו את בית-המשפט להישגים וליותר עבודה עם הציבור. אני רוצה לאחל להם הצלחה, ואני מאמין שהם יצליחו בתפקיד. אני מאחל הצלחה גם לכל אלה שלא נבחרו.

תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

בתוך ההמולה של ביקור טראמפ, הרבה מאתנו, הרבה מהציבור, בכלל לא יודעים מה קורה במגזר הערבי.

במגזר הערבי ועדת המעקב הכריזה על שביתת הזדהות עם האסירים הביטחוניים השובתים רעב. עד כאן זה גם לא בסדר, אבל חמור מזה, אני מגלה, מפניות שהגיעו ללשכתי, שגם מוסדות ציבור במגזר הערבי שאינם קשורים לעניין, כמו הבנקים, בנקים בבעלות ישראלית, כמו בנק הפועלים, בנק לאומי ובנק מסד, שובתים ולא פתוחים במגזר הערבי. התוצאה היא, מסתבר, שיש בנקים ישראליים שלכאורה מביעים סוג של הזדהות עם אותם אסירים ביטחוניים. היה ראוי לפתוח את הבנקים, גם אם לא היה מגיע קהל רב. הבנקים היו פתוחים, יש בכך אמירה. עצם הסגירה של הבנקים היום חמורה בעיני, ובכוונתי לפנות אל המפקחת על הבנקים כדי לבדוק את העניין הזה. אני חושב שגם הבית צריך להגיד את דעתו בנושא.

תודה לחבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו נצא קצת מהאווירה של האורח החשוב והמארחים הלא-פחות חשובים.

ובכלל היום, תלמידי ישראל נבחנים במתמטיקה. יש שיא של ניגשים לחמש יחידות, כולם ברוכים, גם אלה עם שלוש היחידות ועם ארבע היחידות, אבל שיא של ניגשים ברמה של חמש יחידות. זה רק מראה שכשאתה מנגיש, כשאתה נותן לתלמידים תחושה שהם מסוגלים, תמיד הסתכלנו על חמש יחידות כאיזו פסגת האוורסט של ההישגים, אתה רואה שזה נגיש, שזה בהישג יד, וצריך רק להאמין, לתת לתלמידים להאמין בעצמם ובמערכת. רק נאחל להם הצלחה, והשמים הם הגבול. תודה לחבר הכנסת מרגי. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, תודה רבה לך על זה שאישרת שאילתה דחופה שלי. זה היה לי מאוד מאוד חשוב, כי הנושא הזה מעסיק אותי כבר הרבה שנים, לא ימים ולא חודשים אלא שנים, ואני באמת מודה לך מקרב לבי על שאישרת לי לשאול את השר לביטחון הפנים על נושא שאצלי על סדר-היום כבר שנים. כמובן, כל התקשורת מלאה בביקור נשיא ארצות הברית, וזה חשוב, אבל בואו לא נשכח שחוץ מהעניינים המדיניים בנושא השלום והביטחון יש לנו חיי יום-יום, והיום התקיימו בכנסת ישיבות ועדות שהמשיכו לדון על חיי היום-יום של אזרחי ישראל. אני חושבת שזה לא, לא שלא, זה הכי חשוב,

ותפקידנו לדאוג לעם שלנו ולמדינה שלנו פה, מהבית, מה שנקרא.

תודה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חברי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה. עד כאן גם סדר-היום. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, כ"ז באייר תשע"ז, 23 במאי 2017, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.